אני פותח את הישיבה.

ממשיך ישיבה קודמת, אבל פותח את הנושא של הצעת חוק הרבנות הראשית

מטרת הדיון כרגע היא הצבעה על - - - לא, יש לנו טענה מקדמית.